הישיבה היום תעסוק במצב האשראי במשק בעת הלא פשוטה הזאת. אנחנו נצא מתוך דוח מבקר המדינה 66א - הפיקוח על מתן אשראי למשקי בית. הוא לא רלוונטי למשבר הנוכחי, אבל יש בו לא מעט מגמות שמבקר המדינה גילה כבר לפני כמה שנים שמשפיעות,

גם על מצב האשראי בתקופה המשברית הזאת. חלק נכבד, עשרות אחוזים, בתכניות השונות שהציג משרד האוצר, זה הלוואות שהבנקים אמורים לתת לגורמים שונים בערבות מדינה. בדיונים קודמים, גם כשהייתי יו"ר ועדת קורונה וגם פה בוועדה הזאת, נאמר שחלק גדול מהכסף הזה עדיין לא הגיע. חלק מזה בגלל התנהלות הבנקים שנובעת מההנחיות שהם קיבלו לגבי מתן האשראי הזה. היה פה איזה שהוא פקק שהקשה מאוד על עסקים לקבל את האשראי שהם כל כך היו זקוקים לו בתקופה הקשה הזאת. נתחיל עם משרד מבקר המדינה, עם עורך דין צחי סעד. אנחנו דנים בדוח שעוסק בפיקוח על מתן אשראי למשקי בית ונותני שירותי מטבע שפורסם בשנת 2015. הדוח שלנו נכתב לפני כמה שנים, ב-2015. הנתונים אמנם משקפים נתונים קודמים,

כמו שיו"ר הוועדה הציג, הוא עדיין רלוונטי מבחינות מסוימות למצב שקיים כיום. בשקף הראשון רואים את העלייה בחוב בשנים האחרונות, במיוחד את החוב באשראי שלא לדיור. המגמה הזאת התחילה בתחילת שנות ה-2000, והיא ממשיכה גם כיום, בשנים האחרונות. הדוח העלה שאין ריכוז של עמידה בחובות של משקי הבית בישראל, שאין נתונים בבנק ישראל, ברשות שוק ההון וגם בהלמ"ס, שאין הסדרה של שוק ההלוואות החוץ בנקאיות ואין פיקוח עליו. תחום הפרסום והשיווק של מוצרי האשראי למשקי בית אינו מוסדר ואין פיקוח עליו. בזמן הביקורת ראינו את העובדה שגם בנקים וגם גופים חוץ בנקאיים דוחפים הלוואות בפרסום אגרסיבי, ללא הסדרה וללא פיקוח. עוד מה שראינו זה שאין גילוי נאות ללקוחות, אין הוראות מספקות בעניין הזה, זאת אומרת שלא אומרים ללקוח מה עלול להיות ההחזר החודשי שלו. לקוח שלוקח הלוואה בריבית משתנה לא מודע לזה שעם עליית גובה הריבית ההחזרים שהוא יצטרך לתת יכולים להיות גדולים יותר. גם לא גילו למי שלוקח את ההלוואה את העובדה שיכולה להיות ריבית פיגורים, שגם היא מאוד משמעותית. בעקבות הדוח חלק מהדברים תוקנו. כששומעים היום פרסומות, תמיד מופיע בסוף הפרסום: יצוין כי תיתכן ריבית פיגורים. חלק מהדברים כן תוקנו וכן סודרו. היו כמה המלצות מאוד בסיסיות.

להסדיר את שוק ההלוואות החוץ בנקאי שלא הוסדר, לקדם איסוף של נתונים מפורטים על חובות משקי הבית, להגביר את התחרות בתחום האשראי כדי שיהיה יותר אשראי למי שזקוק לו, ולחזק את תחום החינוך הפיננסי כדי שאותם צרכנים, אותם לוקחי הלוואות יקבלו החלטות מושכלות בבואם לקחת אשראי. הדוח נעשה ב-2015, כאשר מאז נעשו כמה צעדים, כולם מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסים. התפתח מאגר נתוני אשראי בבנק ישראל. יש צעדים מאוד משמעותיים שנעשו לאחר הדוח.

ההנחיות שבנק ישראל נתן לבנקים בנוגע למתן אשראי, ספציפית כמובן אל מול התכניות או ההכרזות השונות של האוצר על ערבות מדינה כזו או אחרת להלוואות שניתנות לעסקים או לאנשים פרטיים? כמה מתוך האשראי שדובר עליו אכן מומש? נעשה צעד של דחיית הלוואות שמאפשר לכל לווה לדחות את ההלוואה שלו בחצי שנה בהתאם לכללים שנקבעו במתווה - יש כללים לגבי הלוואות צרכניות

האשראי. ראיתי היום כותרות בעיתונות הכלכלית על כך שבנק ישראל מורה לבנקים לבצע הפרשות בסכומים מאוד מאוד נכבדים אל